בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים.

חוויה נוראה בסוף השבוע שעבר במירון. טרגדיה שאני חושב שלא היתה כמותה מאז קום המדינה במישור האזרחי. 45 הרוגים, כל כך הרבה נפגעים. משפחות. אבות וסבים שמתפללים איתי, שלושה, אני מתפלל איתם כל בוקר,

זה משהו שהוא לא נתפס. שמעתי על זה ביום חמישי לפנות